צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

סדר-היום: דיון מהיר בנושא: "הנגשת אמצעי תשלום

במוניות", של חברי הכנסת

זו נקודה שיש לעודד ולשים לב אליה כדי לייעל את התחבורה הציבורית בישובים הערביים. לגבי הנושא עצמו, אנחנו מדברים על ענף שמעסיק לפחות

גם היוזמים לא יודעים מה קורה, בלי לפגוע בהם. העמדה שלנו מושתתת גם על הדין הקיים וגם על תכלית ההסדרה,

אנחנו מדברים על מונית מיוחדת, שעומדת לרשות

תקנות התעבורה והחלק שמדבר על מונים ונהגי מוניות הם דין ספציפי לעניין הזה. לא ניתן לדבר על הסכם בעל-פה שאתה מדבר עליו. הפרוטוקול נהנה מהשאלה שלי. החריג הייחודי הזה שאני מדברת עליו, כשאושרה התקנה הדוגמה שניתנה

כשוועדה בכנסת באה לדון,

לפני עמדת המשרד,

אם היה כן לשנות, לא

מתי באחרונה משרד התחבורה פיקח וביצע אכיפה שלא לפי תלונה של נוסע אלא לפי בקרה יזומה שלו על מוניות, הפעלת המונה, ניהול, בדיקה של הסנכרון של המונה, אבל בדיקה יזומה של

כיום זה עומד על 714 שקלים לשנה. אני רוצה להיכנס למהות הדיון. פעם מישהו הלך לחפש אתונות ומצא מלוכה. אתם חיפשתם מלוכה מצאנו אתונות בינתיים, אבל צריך לטפל בהם. כל סוגיית המוניות צריכה להיכנס לטיפול יסודי, הסדרה ואסדרה מחודשת.

אם זה היה שנות ה-70', זה כבר לא אקטואלי. אם אפשר להתייחס לנושא מספר החברות שפועלות בענף המונים למוניות. משרד התחבורה פרסם בינואר 2019 מפרט טכני למונה חכם למונית, ואפשר כל גורם, כל חברה, כל יזם שיכול לפתח מונה שעומד בדרישות שקבענו, לפתח מונה. היתה התעניינות של מספר גורמים. נכון להיום, רק שתי חברות, אותן חברות מונים קיימות פיתחו מונים שעומדים בדרישת התקן. לא עשינו מכרז, לא צמצמנו את התחרות בשום דרך. פתחנו את התחום לגמרי. רוצה לדעת למה זה לא הצליח? כי אתם מתעקשים על המושג מונה. יש היום פתרונות טכנולוגיים קלים, ידידותיים, כמעט בהסבה קטנה חברות ההייטק הישראליות יהפכו את המכשיר שיש לך ביד למכשיר הכי אמין והכי מבוקר. אדוני, בדקנו את הסוגיה הזו. גם בדקנו מה קורה בעולם. הגענו למסקנה, שמונה חייב להיות מחובר למכניקה של הרכב. כלומר זה לא יכול להתנהל רק בצורה של אפליקציות, כי יש נתקים בתקשורת. זה לא הדיון. צודקת. ענית לי. דוד יוסף, בבקשה.

אנחנו אחראים על הפיקוח הפלילי והמינהלתי ברשות לתחבורה ציבורית. בכלל בתחבורה ציבורית או מוניות? אוטובוסים, הסעות והשכרות רכב. מוניות? לא שומעים אותך. נחדש את הקשר בהמשך הדיון. נציג חברת יאנגו רוצה לדבר. יש מניעה? יש בירור אתו? בירור משפטי, בירור משמעתי? יש מניעה שהוא ידבר? נכון להיום, מאחר שמשרד התחבורה עוד בחודש מאי השנה הודיע לחברת יאנגס, שמפעילה את הישומון הסלולרי יאנגו, שהשירות אותו היא מציעה גביית מחיר מוסכם מראש באפליקציה אינו עומד בהוראות הדין ועליה לחדול ממתן השירות, היא המשיכה וממשיכה גם כעת לתת את השירות. ענית לי. מתנהלים כרגע הליכים של המשרד בנושא. לכן הדובר תשקיף, לא תוכל לדבר. גלעד ישראלי, מנכ"ל טיבאס. אני מנכ"ל וויסבאס. אנחנו עושים מוניות משותפות. זה אומר שאתה יכול להזמין באפליקציה נסיעה,

תאסוף אותך ועוד כמה אנשים על הדרך, ומתחלקים במחיר. לפי כל כלי הרישוי והפיקוח של משרד התחבורה? כן, לפי הרגולציה שנכנסה ב-2017. אנחנו עובדים לפי הרגולציה. איך היא עובדת? לפי הפעלת מונה? לא, לפי מחיר קבוע מראש, שמותאם למחיר הצפוי, לו היית מפעיל מונה. איך אתה יודע להעריך? יש חישוב, ובחוק מחייבים את החברות להתממשק אל LTI של משרד התחבורה, שמעריך מה יהיה המחיר אם היה מופעל מונה, ואנחנו לא יכולים לעקוף פר נוסע, לא יכולים לגבות ממנו יותר מ-80% ממה שמשרד התחבורה משדר לנו בזמן אמת. כלומר כבר היום יש מנגנון שיודע להעריך כמה המחיר היה צפוי להיות לו היית מפעיל מונה, ולפי זה לתת לך מחיר בראש. כל מה שצריך לעשות, אם רוצים את זה גם לנסיעה רגילה - במקום 80%, לשים 100%, מי שרוצה עם מחיר מפוקח קבוע מראש, לפי התממשקות משרד התחבורה, כשמשרד התחבורה כבר בנה את זה עבור נסיעות משותפות. סתם שאלה, לא לדיון עם השיתופית זה עד ארבעה נוסעים, נכון? נכון. איך זה עובד במציאות? אנחנו מצרפים ביחד רק נוסעים שפחות או יותר מתאימים אחד לשני. אם נמשוך את זה יותר מדי, השירות שלנו יהיה לא אמין. אנחנו מדברים על נושא של לעשות את המחיר קבוע מראש. אני חושב שצריך לאפשר נשאיר את כל האופציות, לתת ללקוח להחליט. גם היום משרד התחבורה שוקל לשנות, בלי להתייעץ אתנו, למרות שאנחנו היחידים שמפעילים מוניות משותפות בישראל, שוקל לשנות, שהנסיעות המשותפות במוניות יהיו רק באמצעות מונה. ראינו שיש יותר לקוחות שמעוניינים להשתמש בשירות, שהיום לא משתמשים במוניות- - - תודה. אשר עוז

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברים. שמי אשר עוז. אני מייצג כ-2,000 נהגי מוניות. יש לנו מרכז הסעות ארצי שיושב בגוש דן. אנחנו עובדים עם כל האפליקציות וגם עם חברות והזמנות פרטניות של לקוחות. לגופו של הדיון אני רוצה לדבר על נושא המחיר הקבוע מראש. אנחנו עובדים מעל שנה עם מחיר קבוע מראש. הנוסע יודע מראש מה המחיר, ויש לו האפשרות לבחור- - - איך הוא יודע? עובדים גם עם אפליקציות. ואין לך בעיה עם זה שזה בניגוד להנחיות משרד התחבורה. יש לנו חוות דעת משפטית שזה לא נכון. אין לי ביקורת על היועצים המשפטיים. בגמרא כתוב,

מאיר היה מטהר את השרץ בק"נ טעמים, ויכול לטהר הוא בעצמו, להביא סיבות לטמא. אז זה לא יועצים משפטיים המציאו. תקשיב. תנהלו את הוויכוחים שלכם עם משרד התחבורה. כרגע אין לנו אלא ואנחנו המחוקקים הפרשנות של המשרד.

ואני כבר דורש להכריע בסוגיה הזו ולומר את העמדה

אני מבקש לאפשר להם, עד שהנושא הזה ייבדק, לפחות שלושה חודשים, חצי שנה עד שיבדקו את הנושא שיוכלו לעבוד במחיר קבוע מראש כפי שעבדו בשנה האחרונה. ושוב - זה אלפי נסיעות כל יום. אלפי נסיעות שמתפרנסות מזה. תודה. חברי הכנסת, הדיון הזה תרם לי דבר אחד:

אני לא אומר: לא מוסדר, לא מפוקח, לא מאוסדר. כל תחום המוניות צריך שדרוג, שמתאים לעידן הטכנולוגי שלנו. אנחנו מקובעים בתפיסות ישנות עם חששות, ובצדק, שהיו בעבר.

אתנו? מנכ"ל משרד התחבורה רוצה לומר כמה מילים. תודה רבה, יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת

אל"ף, אני שמח לשמוע שיש הרבה נסיעות במוניות. זה לא מה שאנחנו מקבלים מהשוק. להבדיל מהדברים שאתה שומע מבעלי עניין, יושבים פה בעלי מוניות שמייצגים ציבור יותר גדול ואת האיגודים המסודרים של נהגי המוניות.

אנחנו דנים מול כל הוועדים ומול כל הגורמים ופתחנו את הדיונים לכולם. אתה שומע מרוב רובם של נהגי המוניות שקביעת המחיר מראש אינה מה שמשרת אותם.

לגבי הסדרה, השוק הרי מוסדר. היתה רפורמה שעברה ועדת מחירים, ועדת מחירים שעברה ערעורים, ערעורים שהגיעו לבתי המשפט, ובתי המשפט קבעו. לגבי הנושא של טכנולוגיה והתקדמות לעידן החדש, אני חושב שעשינו מהלך מאוד מיוחד במשרד התחבורה. זימנו את כל בעלי העניין. פחתנו שולחן עגול ופתחנו דיון עם כל נציגי הנהגים, עם כולם. הם יושבים פה, ויכולים להעיד. לא חסמנו אף אחד מהשתתפות. הסברנו להם שחייבים להתקדם לעידן הדיגיטלי, לעידן הישומונים, והבאנו את כל הישומונים הקיימים, את בעלי העניין שזימנו את הדיון הזה ומפעילים לחצים מפה ועד הודעה חדשה, כולל הפגנות מול בית השרה ונוקטים בכל מה שיכולים לעשות כדי לשנות את דעת המחוקק. שדרגו את השרה לא רק ביבי וגנץ עכשיו גם שרת התחבורה... גם כאלה שדורשים רפורמה בשימוש בקנאביס, כי השרה פועלת והיא מקשיבה ומנסה לקדם בכל התחומים, לא רק בתחום התחבורה. כזאת היא. אמרנו לנהגי המוניות: לנו כמשרד התחבורה יש אינטרס שהמוניות יתפקדו, ויש לנו עוד עניין אנחנו רוצים להוריד את הגודש. אנחנו רוצים להקל על עומסי התנועה ורואים במוניות כעוד כלי לבצע את זה. אנחנו משקיעים כספים ענקיים בנתיבים מהירים ובנתיבי תחבורה ציבורית. איך אנחנו עושים את זה הופכים את מוניות הספיישל למוניות או לכלי שמסיע נסיעות שיתופיות. יש היום מודל של נסיעות שיתופיות.

עובדה שלא משתמשים בו, עוד לפני הקורונה. לא חיכו לקורונה כדי שזה לא יצליח. הבאנו את כולם והצענו מודל של נסיעה שיתופית שאנחנו עובדים עליו. כולם גם היו בשבוע שעבר אצל השרה בכנסת - גם הישומונים, גם ישומון שאין לומר את שמו, וגם הם מוכנים ללכת לנושא של נסיעה שיתופיות במוניות שירות. שמנו שני עוגנים: אחד, שזה יהיה במוניות ולא בכלי תחבורה פרוצים ופרטיים כי אנחנו צריכים- - - אנחנו מדברים רק על מוניות מאושרות. ודרך המונה, כי המונה הוא כלי לפקח על מחירים. בלי המונה כל אחד יכול לעשות מניפולציות. המונה הוא אחד הכלים. כשאתה אומר רק זה אומר שאין מה לעשות, אני נועל את הדיון, ומשרד התחבורה מקובע. אף אחד לא יחלוק עליי. הנוסע יעדיף לדעת מראש את התעריף שהוא רוצה.

שהוא יידע שלא עשקו אותו, שלא עקצו אותו, ויהיה לו כל המידע ביד. השאלה, אם לא הגיע הזמן שמשרד התחבורה יפתח מודל שיאפשר? אתה רוצה נסיעה עם מונה קבל מונה. רוצה תעריף קבוע ומפוקח - אקבל תעריף קבוע ומפוקח. זה לא בשמיים. השאלה אם לא הגיע הזמן לעשות את זה. אתן לך את החוויה האישית שלי. כולנו עם החוויות האישיות שלנו, הלא נעימות. אני עבדתי בגוף ממשלתי, ואחר כך עבדתי גם בחברות פרטיות. הגוף הממשלתי דרש ממני לפחות שתי נסיעות בשבוע לשדה התעופה. המסקנה שלי היתה שאני דורש מהנהג להפעיל מונה. היו מחירונים מסודרים, מנוילנים. תמיד לא היו מסונכרנים למחירון. גם בעולם, ונסעתי בעשרות אם לא מאות-אלפי מוניות בחיי

מה שנתן לי את המחיר ההוגן והמחיר שידעתי שאני משלם עבור המוצר שאני רוכש - זה המונה. כל יתר הניסיונות שלוי הובילו אותי למסקנה- - - תודה. נתת לי את הקטע של הוודאות של הנוסע. יש עוד צד. מאחר שאמרת שיש למוניות תפקיד חשוב במערך הסעת ההמונים של מדינת ישראל, ואתה רוצה שהענף יש תופעה של המתנה בין נסיעה לנסיעה. פחת עצום. ידע משכנים אני יודע עבודה כנהג מונית אינה עבודה אטרקטיבית, כי כל פעם שמוצא משהו יותר טוב,

ואז רואה אותו שוב על מונית,

כל פעם שמובטל, עולה על מונית. זה אומר שזו לא ברירת המחדל הכי טובה. זה לא מקצוע אטרקטיבי, כי הפחת והזמן והתעריפים לא נותנים לו את זה. צריך להתנהל בצורה שאנחנו לא רוצים שיתנהלו כדי להרוויח בצורה סבירה. השאלה, למה לא לנסות לייעל את זה שגם הנוסע יהיה מוגן מהפקעת מחירים ויהיה מרוצה מהמחיר, גם נהג המונית וגם הכבישים, התשתיות? אתה מתפרץ לדלת פתוחה. זו הלוגיקה שהובילה אותנו לאסוף את כולם בחדר אחד, ולומר: אנחנו צריכים למצוא שיפור למצב הקיים. אספתי את כל ארגוני הנהגים. מתי נראה לך לוחות זמנים, שמשרד התחבורה יוכל להביא לנו מודל אחרי עבודת מטה? יושבים פה כל הנוכחים שיעידו- - - אני סומך עליך. לא צריך עדים. יש בינינו רמת אמון גבוהה. אני רוצה לדעת בתחושה שלך כמנכ"ל, אם אתה יודע לומר שבשנה הקרובה תיערך עבודה. זה לא רק אני, גם שרת התחבורה שמה כל כובד משקלה. היא לוחצת עלינו. מבחינתה זה היה צריך להיות אתמול. היא פגשה את כל ארגוני נהגי המוניות כמה פעמים. ובכל זאת, מה נראה לך? בשבוע שעבר ישבנו בכנסת עם כל הישומונים. הפערים אינם גדולים.

מבין שאתם עושים עבודה. אתם לומדים את הסוגיה להביא מודל. WIN-WIN-WIN, הכול ביחד. בוחנים, שגם נהגי המוניות יהיה כדאי להם להיות נהגי מוניות וגם הנוסע עם הוודאות והמחירים. בבקשה. כשאנחנו מדברים על נהגי מוניות ועל מחירים קבועים ועל העדפות כאלה ואחרים - מי מדבר על הצרכן? יש פה מאות-אלפי אנשים שרוצים לשלם פחות. מתי ראיתם נהג מונית שמוריד מהמחיר המקסימלי 30%,

המודל שלנו נותן הנחה מהנוסע השני שמצטרף. אבל הוא לא בלעדי. בעצמך אמרת שהמודל השיתופי לא הצליח כל כך. הוא מביא עד ל-50%- - - אדרוש בסיכום שלי שתגישו לנו מסמך אחרי עבודה וצוות חשיבה בזמן הקרוב למיצוי כל האפשרויות.

כמגיש ההצעה אני רוצה לסיים בשלושה משפטים. צריך לתת את האפשרות לצרכן, האם לבחור מחיר קבוע או לא.

שהאפליקציה תהיה מפוקחת עם מחיר מינימום ומחיר מקסימום, וצריך גם לחשוב איך משנים את התקנות עם פיקוח של משרד התחבורה. ודבר אחרון שעלה פה תוך כדי שיחה ואני חושב שצודקים מי שהעלו את זה - היות שיש רבבות מהמגזר החרדי שלא מחזיקים טלפון חכם, לחשוב אולי על המצאה, איך אפשר גם בחיוג רגיל לקבל את התשובות האלה.

אומר בהודעה קולית: אשקלון באר הבע, וזה עושה את החישוב ואומר: עולה 150 שקלים. כולל עולים חדשים, שישמחו. תודה רבה, יושב-ראש הוועדה.

רבותיי, הוועדה רואה לנגד עיניה קודם כל את הצרכן, אבל רואה כוועדת כלכלה חשיבות של הסדרה של כל הענף הזה של התחבורה הציבורית בכלל והסדרה של ענף המוניות בפרט. הוועדה קוראת למשרד התחבורה, כפי שאמרתי למנכ"ל, לקיים צוות חשיבה שייתן מענה לכלל הצרכים בסוגיית המוניות הן של הצרכן, הן של הנהג. הרי לא נרצה לחסל את הענף הזה ולא נרצה שנתייחס אליו כגורם שלילי שתמיד נותן שירות צריך שיהיה מרוצה ולא ממורמר. אני לא רוצה שאף אחד יתרום לאזרח.

שתהיה הגינות והוגנות. גם הצרכן ישלם מה שצריך לשלם ולא יותר, וגם נהג המונית יקבל את התמורה בהתאם למה צריך. לחכות בהמתנה, ואני רואה את הוויכוחים בין הנהגים, זה מגיע לפעמים למקומות לא נעימים. הוועדה תקיים דיון נוסף. אני דורש ממשרד התחבורה עד 1 באפריל להגיש לנו מסמך נייר עמדה בסוגיה הזו של כל ההסדרה של ענף המוניות. הוועדה תקיים דיון נוסף לאחר קבלת חומר ממשרד התחבורה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:30.